בוקר טוב, אני שמחה מאוד לפתוח את הדיון החשוב הזה היום. אני אומר שזה דיון המשך שלישי בוועדת הצעירים על אלימות משטרתית. הדיונים פה